ליושב-ראש הכנסת לפי סעיף 2 לתקנון הכנסת. מה שמוצע

תיאמתי את זה אתמול גם עם עפר וגם עם מיקי שחברי הכנסת איתן גינזבורג, אחמד טיבי ויעקב מרגי יכהנו כסגנים זמניים